בוקר טוב לכולם. אנחנו מתחילים דיון של הסתייגויות והצבעה על הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 137) (אי-תחולת סעיף 157א, חיבור לחשמל,